בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

סדר היום הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון) (שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית),

אני מבקש להסביר למה הורדתי מסדר היום את

גם של הערובה וגם של ההתנהלות מול מפעל סינרג'י

לכן החלטתי בשלב הזה להוריד את זה מסדר היום.

עד עכשיו האוצר התחייב לשלם את זה ולא הייתה בעיה.

שהאוצר לא מתכוון לשלם את זה השנה ולכל עמית יורידו מעל 7 אחוזים. מי יעמוד בזה? אתה יודע כמה עניים

לא משנה, אבל שמישהו ייתן תשובה. תאמרו לנו אם האוצר מתכוון לשלם את ה-200 מיליון השקלים האלה, כן או לא.

שהמכתב שלה היה מבוסס על

אני רוצה לדבר כללית על העניין הזה ולא להיכנס לפרטים.

כללית המצב הוא שלראשונה במדינת ישראל מטפלים בנושא של חוק הגמ"חים באופן אינטנסיבי, רציני ועם רצון

כך זה נמשך. אמרתי בישיבה הקודמת ואני אומר גם עכשיו בנוכחותך שאני יושב ראש ועדת הכספים רוצה להעביר את החוק הזה בלי שום קשר, גם אם אין בעיה. גם אם הכול מתנהל למישרין ואף אחד לא מתלונן.

ההסדרה הזאת, שנתיים ולכן נקבעה בעצם תקופה של שנתיים מתוך הנחה

בעצם מה שנקבע ב-פטקא זה שאלה יהיו שנתיים או עד ההסדרה לפי

אתם זוכרים, אבל לא משנה, גמ"חים קטנים עד מיליון שקלים, הם יצטרכו לקבל מרשות המסים את מספר ה-ג'ין שלהם וללכת אתו לבנק. הכול היה אמור להסתדר להם. אלא שבמשך כמעט חצי שנה, אולי אפילו שמונה חודשים, הם לא

יש דברים שאי אפשר לסיים אותם כי הרבה תלוי בממשלה.

זו כבר ישיבה רביעית כאשר כל השלוש הקודמות נדחו. אני לא אסכים להעביר את החוק מבלי שיהיה הקטע של הרשות להלבנת הון. אני רוצה

מאוד קשה לקיים ישיבה כשאתה לא יודע מה הצד השני רוצה להעיר ולשנות בצו.

אם הם יעבירו לנו את ההערות,

מישהו רוצה להגיב על העניין הזה?

אם אתם לא מגיעים להסכמות, זה יבוא לכאן לוועדה ונצטרך להכריע כמו שאנחנו עושים בדברים אחרים. אבל את זה אני רוצה

משאיר לו את שיקול הדעת וגם לזה אתם אומרים לא,

לא יהיה באישור של יושב ראש הוועדה שהוא נגיד בנק ישראל ולא יכול להיות שפקידים בכירים באשר הם - - - שיקול דעת של שר האוצר שהוא

לגמ"ח יש שם שכרגע לאורך כל ההצעה שמופיעה בנוסח, היא נותן שירותים פיננסיים. דיברנו על כך כמה פעמים. אבל ההערה הייתה על שם החוק.

לכן עשו הגדרה נפרדת. שתי הפסקאות האחרות זהות ויש לך פסקה נוספת שהיא מופיעה לך בהגדרת תרומה מזכה ולא בהגדרת פיקדון.

לא צריך לעשות את ההבחנה. לא חקרתי בשאלה למה

אנחנו צריכים לחשוב על הנקודה הזאת כיוון שבאופן רגיל זה נראה כפיקדון במובן הזה שזה מחייב, שזה מזכה. בסדר. אני מסכים אתו.

בחוק.

מכיוון שאני כל הזמן עובד כדי שהחוק יהיה גם נכון מבחינה הלכתית. זאת אומרת,

הורדתי חלק גדול מהגמ"חים עם

כבוד היושב ראש, זה יבוא בחשבון. אבל בניגוד לכל הדברים האחרים, אנחנו עושים כאן משהו חדש.

ששאלנו בישיבה הקודמת. האם אי אפשר ללכת אל תדבר על הדבר

אירוע הוא לא מתרחש בחלל ריק.

אם יתברר ששלחו לו שלושה מכתבים, זאת לא הפרה קלה אלא הפרה קשה. שלחו לו שלושה מכתבים. זה אירוע קל ואי אפשר לטפל

לאט לאט הוא גדל ואז הוא צריך להתחיל מלמטה למעלה

לכן, בגלל שמדובר במשהו שהוא מתחיל מלמטה למעלה, כל כך חשובה לנו הנקודה שלא יידעו אותו

אתה יודע מתי נדלק לי כל הפיוז? כשהוא הזכיר לי את בעלי הגמ"חים המבוגרים. יש בעל גמ"ח בבני ברק שהוא בעל גמ"ח כבר 50 שנים ואולי יותר. הוא מבוגר מאוד.

שם נמצא הגמ"ח,

אין גם שלט של שם המשפחה שלו. לפחות את זה צריך.

הוא מודיע ברישיון מי עומד בראש הגוף. הוא מקבל עליו את האחריות הניהולית לצורך סעיף 37. אחריות הגמ"ח תהיה לעדכן את המפקח מי הבן אדם הזה שהוא הכתובת.

לפעמים אלה יכולים להיות שניים. אדוני, שוב לומר שמבחינת ניהול גופים

זה נותן לך את האפשרות לא תמיד לקבל את מה שהם אומרים. גם נכון. סעיף 38. הסעיף הזה למעשה מפנה לתוספת לגבי הון עצמי מזערי. אני יכול

הגמ"חים, מה אתם אומרים? היה צליל של איום בדברים שלו.

אומרים? האיתנות הפיננסית

אנחנו כאן באותו צד של המתרס. אנחנו לא בשני צדדים שלו. אנחנו כן מבקשים לחדד את ההיבטים האופרטיביים. אנחנו רוצים בסוף להגיע

פיקדונות מעל שנה אין חובת נזילות,

מבחינתנו אנחנו נשמח שהדברים האלה יוצמדו להוראות של בנק ישראל. אנחנו לא רוצים שגמ"ח ייפול, לא רוצים שגמ"ח ייכנס לבור, למצב שבו הוא אומר שאין לו כסף להחזיר למפקיד. בכל מה שקשור ליחסי ההון העצמי, אני מסביר

לעומת זאת, לגבי הנזילות - וכאן אני כבר צועק את זה פחות או יותר שנה מאז ימי יואל בריס המודל הנכון להפעלה בגמ"חים הוא יחסי

חובת ביטוח אחריות מקצועית. כאן הסעיף הזה מחוק,

הוסכם אתכם שזה ירד. אי אפשר לעשות דיונים על דיונים. אני לא יודע אם זה

דברים כאלה קורים חדשים לבקרים. הוא אומר, תשמע, אתה רוצה לפתוח גמ"ח, אני רוצה לעזור לך. אני נמצא בכולל בלילה בבני ברק ויש

הוא אמר

זה מרכך.

אבל הרציונל, אני מסביר לך אותו, הוא יציבותי. אם אתה נמצא באגודת פיקדון ואשראי, ונניח שיש לה חמישה מפקידים. מפקיד אחד הפקיד 10 מיליון שקלים, מפקיד שני הפקיד 100,000 שקלים, מפקיד שלישי הפקיד 100,000 שקלים,

האם אני רואה בזה צורך נוכח מה שאתה אומר? תבין, אלה דברים שנועדו לפעמים להגן על פני הוצאות נניח של הגמ"ח, אם יש לך ביטוח ואני חושב שיש איזשהו סיכון מנקודת מבט של יציבות של הגמ"ח. כשיש סיכון, כשאני סבור ואתה אולי לא רואה,

אם אתה בא ואומר לי שלא היה

מונטג אמר דבר נכון וזה עובר כחוט השני כל הזמן בדיבורים שלנו,

אי אפשר לקחת את הגמ"חים עכשיו לצד השני. אנחנו הולכים אתם צעד גדול

נכון. אני אומר לכם שוב, תחזרו הביתה ותחשבו על מה שמונטג אמר. באמת. יש כאן דבר בסיסי. הדבר הבסיסי הוא לא לקחת את הקיצוניות השנייה. אלה לא נש"מים,

בהינתן זה שתרומה מזכה נמצאת וחלות עליה כל ההוראות של פיקדון. יש תרומות רגילות. יש כסף שנותנים לנו כדי שנחלק אותו לאנשים שאנחנו יודעים שהם נזקקים. לדוגמה, בתוך ישיבת מיר. דרך אגב, אני מבקש להפסיק לנקוב

תגידו פתרון. אין פתרון. לא. אני לא מסכים. אני חושב שיש פתרון ואין צורך בתיקון הזה. תסבירו. הסעיף הזה, הרציונל שלו אומר את הדבר הבא, לפני התיקון. הוא אומר הוא חל גם בעולמות אחרים שכאשר אתה עוסק בתחום

הבנתי. אני מציע למחוק את הסעיפים הבאים ולנסח את מה שאמר יואב, שאם מגיע דבר שהוא איננו חלק מהמטרות,

צריך אישור של המפקח. זה דבר שהוא לא עושה לבד. לנסח על דרך השלילה.

כבוד היושב ראש, לדעתי אתה יכול להסתפק

אם שגית תנסח את זה באופן כזה שזה ירצה את שני הצדדים,

אם לא, אנחנו נדבר על זה שוב.

אדם שמגיע לגמ"ח ורוצה להחזיר הלוואה שהוא לקח. אם הוא לקח את ההלוואה בשקלים, אסור לו להחזיר את

בגלל שיש

אני רוצה דווקא לחדד לוועדה. יש לנו כמה עולמות פיקוח. נניח עולם הביטוח והפנסיה, שם יש לנו רשימות של דוחות, דוחות מיוחדים והוראות

אני

הצורך הזה.

אני מכיר במסגרת עבודת הפיקוח שלי את הצורך הזה.

אפשר להצביע גם על סעיף 43. יש לכם בעיות עם סעיף 43?

הוא בסדר. מי בעד אישור סעיף 43?